אני פותח את הדיון בנושא הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מספר 48), התשפ"ג-2023. אני רק מבקש, כל אחד שמדבר שיציג את עצמו לפרוטוקול. כבוד השר, פעם שנייה שאתה כבר אצלנו. כבוד גדול בשבילי. כל הכבוד שאתה נותן לנו את ההתייחסות. בבקשה, כבוד השר.

אדוני יושב הראש, חברִי חבר הכנסת ביטן, אני שמח על כינוס הוועדה בנושא החשוב הזה. אנחנו מבקשים היום להאריך את הוראת השעה שמגנה על הערוצים הזעירים. הערוצים הזעירים נועדו לתת מענה למגזרים ולנושאים שלא זוכים בדרך כלל לייצוג הולם באמצעי התקשורת המרכזיים והם מוסיפים לגיוון בתחום שידורי הטלוויזיה. זה לא סוד שההיתכנות הכלכלית של ערוצים אלו ירדה עם הזמן והם מצאו את עצמם נלחמים על קיומם בקושי רב אל מול התחרות בשוק ואל מול הריכוזיות בשוק הפרסום, שזה נושא לטיפול בפני עצמו, שגם בו נטפל. ביום ד' באדר, 25 בפברואר, עתידה להסתיים תקופת המעבר וככל שהיא לא תוארך יחולו על הערוצים האלה חובות רגולטוריות בדומה לחובות החלות על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה וביניהם חובת תשלום דמי רישיון, תשלומים לספקי תכנים כגון יס והוט על הפצה ועוד. חובות אלו עלולים להכביד ולהקשות על קיומם של הערוצים הזעירים. התיקון שאנחנו עושים נועד להאריך את תקופת המעבר לשנה נוספת כך שיימשכו ההקלות הרגולטוריות משום שאלמלא התיקון, כך לדעת גורמי המקצוע שתיכף נשמע אותם, החובות הרגולטוריות שיושתו על הערוצים הזעירים עלולות להביא להכבדה שתסכן את המשך קיומם של ערוצים אלה. זה בנושא שעומד בפנינו. מכיוון שאני מניח שבהמשך הדיון תעלה כאן שאלה בנוגע להוראת שעה אחרת, שאותה אני לא מאריך, אשמח לנצל את ההזדמנות ברשותך ולהסביר בנוסף את אי הארכת הוראת השעה לגבי הערוצים שאינם זעירים, קרי ערוצים 12 ו-13. לפני כשנה ישבתי כאן כחבר כנסת בוועדת הכלכלה בדיון על הארכת הוראת המעבר השנייה, שאני לא מאריך. שאלתי את הנוכחים בדיון מי נהנה מהארכת הוראת השעה הזאת ואף אחד לא רצה לענות. התשובה הפשוטה היא שמי שנהנה מהארכת הוראת השעה השנייה הם ערוצים 12 ו-13, ומי שנפגע זה הציבור שעליו מושתת העלות הנוספת הזאת. טענתי בזמנו שאני רוצה שוויון, שוק חופשי ותחרותי. ביקשנו אז כולנו להבין מה הסכומים שעומדים מאחורי הוראת המעבר השנייה, ביקשתי וביקשתי ולא קיבלתי תשובה. כבר אז, כשהייתי חבר כנסת משהו הריח לי לא טוב בנושא הזה, תהיתי לעצמי מדוע שר התקשורת הנדל מתעקש לחזק את הגופים הגדולים, 12 ו-13, וגם בלי לגלות לנו בכמה כסף מדובר, למה הוא נחוש כל כך למנוע שוויון בשוק התקשורת? מדוע הם ממשיכים לבצר את המעמד המונופוליסטי ולחסום אפשרות למגוון ולריבוי דעות? הסתירו מאיתנו את הסכום העצום שהערוצים האלה קיבלו בשנה האחרונה בזכות אותה הארכת הוראת שעה ומסתבר,

אני אגלה לכם את הסכום, מדובר בכ-40 מיליון שקל בשנה,

20 מיליון מפרטנר ו-20 מיליון מסלקום לשני הערוצים האלה, 12 ו-13. עכשיו גם מתברר עוד דבר, שר התקשורת הנדל שדאג לזה קיבל ג'וב תוך כמה ימים באחד מהערוצים האלה. אבדה הבושה. הרי ברור לכם,

אדוני היושב ראש, שאם זה הייתי אני או אתה או אמסלם עוברים לעבור בגוף מפוקח שלנו כמה ימים אחרי שהיינו מפקחים שלו, אחרי 40 מיליון שקל שוחד כזה, היינו כבר יושבים בלהב 433. אז אנחנו עוצרים את השוחד שנתנה הממשלה הקודמת. אמרתי זאת אז כחבר כנסת ועכשיו אני מבצע את זה.

כשר התקשורת נפגשתי עם מרבית השחקנים בשוק ודרשתי לקבל תשובות. לא הופתעתי לגלות שהשחקנים החזקים ביותר נרתעים משינוי הרגולציה הקיימת, אותה רגולציה שעל כנפיה הם נישאו והעצימו את כוחם המונופוליסטי בשוק, היא אותה רגולציה שמשמרת את כוחם ומונעת תחרות ומגוון דעות בשוק. תודה לאל, שנה מאוחר יותר, אני זוכה היום לחזור לאותה ועדה שאתה עומד בראשותה ולאותו דיון כשר התקשורת ואני כאן כדי להגיד בקול ברור, הרפורמה הגדולה תצא בקרוב לדרך. כחבר כנסת דרשתי שוויון, שוק חופשי ותחרותי, מגוון וריבוי דעות, ועכשיו כשר אני מתחיל לבצע בעזרת ה'. ממשלת ההונאה היוצאת פגעה באזרח הקטן ובמקום לדאוג לצרכן דאגה להאריך את הוראת השעה, לחזק את ערוצי התעמולה, שאגב זכותם להיות כאלה,

אבל גם חובתנו לדאוג לשוק מגוון ותחרותי ולהפסיק את סתימת הפיות של הרוב המושתק. עד כאן, לא אתן שבמשמרת שלי מונופול שהתעצם בחסות הרגולציה ינצל את היתרון התחרותי שלו כדי לגבות תשלום מהפלטפורמות השונות, תשלום שבסופו של דבר מושת על האזרח. לפני כשנה טענתי שהארכת הוראת השעה היא המשך העיוות ולא תיקון העיוות והיום אני שמח להגיד, זה הצעד הראשון לתיקון העיוות. בעזרת ה' בקרוב, לאחר שיוסרו כמה חסמים שאני לא יכול לפרט אותם כרגע, אציג את הרפורמה הרחבה שלי שתוביל לשוק חופשי, תחרותי ושוויוני. תודה, אדוני יושב הראש. כל הכבוד, כבוד השר. אני רואה שאלעד השפיע עליך.

תמיד אני עושה לך כבוד, מה זאת אומרת? אתה שר מהליכוד.

שר בממשלה, לא רק מהליכוד. אבל במיוחד מהליכוד. אני בינתיים ליכוד, אני לא שמעתי שאני בן גביר או משהו כזה. מכבדים את כולם, אבל במיוחד את אלה מהליכוד. אני חייב לומר שאני היום עובר מוועדה לוועדה ומוצא את עצמי חבר כנסת יחידי בכל ועדה, כולם כנראה,

כנראה פספסתי, אני לא יודע. יש מסיבה שתי קומות למטה. לא, סתם, אני צוחק. אנחנו יודעים איפה נמצאים כולם ועל איזה שולחנות הם מטפסים.

אני מחזק את ידיך, אתה עושה דבר שהוא חשוב לעם ישראל, אתה עובד בשביל הציבור. הדבר הזה הוא חשוב והוא נצרך ומה שאתה הצגת בפנינו כאן עכשיו צריך לזעזע את אמות הספים, זה לא ייתכן דבר כזה, 40 מיליון שקל שאתה אומר שהועבר לערוצים האלה ויום אחר כך השר הממונה הולך ועובד באותם ערוצים? אני לא מצליח להבין. נתניהו, על איזה כתבה מטופשת בוואלה אנחנו רואים לאן גררו את המדינה. על דבר כזה? וזה עובר כאילו לא קרה שום דבר? אני באמת לא מבין. אדוני יושב ראש הוועדה, איך אנחנו יכולים לצאת מפה בקריאה, הדבר הזה חייב להיבדק,

בוא נגיד שזה לא התפקיד שלנו, השר העיר את ההערות שלו ואנחנו לא הפורום המתאים לעניין הזה. מי פה מטעם התקשורת? להקריא? לא, תתחילי להסביר קצת. השר הסביר, אבל עכשיו את תוסיפי קצת עליו. בסדר גמור. השר הסביר את התכליות. המטרה שלנו זה להאריך את הוראת המעבר שקבועה בסעיף 71י לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה, היא נוספה במסגרת תיקון 44 לחוק, הכנסת הוסיפה אותה והיא כוללת מספר הקלות למי שהיה משדר ערוץ ייעודי והפך להיות ערוץ זעיר או ערוץ זעיר ייעודי, הקלות באי תשלום דמי רישיון, אי תשלום דמי מעבר, הקלות מסוימות לגבי בעלויות צולבות והעברת אמצעי שליטה ואפשרות התליית האיסור על החזקת בעלות יחידה. אלה ההקלות שמפורטות בסעיף 71י. הוראת המעבר לתקופה של חמש שנים, כמו שציין השר, היא פגה ב-25 בפברואר ואנחנו מבקשים להאריך אותה בתקופה נוספת של שנה. מה יקרה בתום השנה?

עוד לפני תום השנה,

בקרוב אנחנו מתכוונים להביא לשולחן הוועדה, אני מניח עוד כחודשיים, חודש וחצי, חוק שידורים שיסדיר הסדרה כוללת בשוק השידורים.

ושם אתה נותן להם איזה שהיא הטבה?

שם תהיה להם הטבה, יהיה - - - מדובר על ערוצים 9, 14. הלא טי.וי ו-24. מה זה הלא טי.וי?

ו-24 זה חדשות, מוזיקה?

איפה שאייל גולן שם עושה תחרויות? הבנתי. כבר לא, בסדר, עשה. והיה ואנחנו לא מאשרים את זה מה קורה? לעמדת גורמי המקצוע במשרד הדבר עלול לסכל את המשך הפעילות של אותם ערוצים בשל המצב הכספי שלהם ולכן אנחנו מציעים להאריך את זה. המטרה היא להמשיך ולשמור על הפלורליזם ועל המגוון בשידורים, שאותם ערוצים יוכלו להמשיך לשדר. שזאת הייתה המטרה של תיקון מספר 44. כן, אני זוכר שאז עשינו את זה. אלקין, אתה רוצה להגיד משהו? אתה נגד ערוץ 9? בשביל זה באתי. איך אתה יודע שאני נגד? אולי אני בעד? ראיתי שהגשת הסתייגות. בוא אני אגיד לך - - - לפי זה אתה נגד ערוץ 9,

הוא כבר במליאה אמר שהוא - - - אני כבר במליאה אמרתי שאני פונה לשר ומציע לו לחזור, כפי שתכנן בזמנו קודמו בתפקיד, לתת את ההארכה הזאת לא לשנה, לא לתקן לשש, אלא לתקן לשמונה או עשר. לא, אבל הוא הולך להביא חוק חדש. אם החוק לא יעבור אז נביא את זה בעוד שנה. ועל זה ענה לי השר קרעי שהוא מתכוון כבר השבוע להשיק רפורמה גדולה. כולנו יודעים - - - לא השבוע, עוד חודש וחצי. אמרתי שעוד כחודש וחצי בערך נביא לפה את חוק השידורים שמתכלל את כל - - - כשדיברנו במליאה אמרת שאתה תוך כמה ימים מציג רפורמה. בסדר, אתה יודע, לוקח זמן. לא, אמרתי

אז חשבתי שלאור העיכוב בהצגת הרפורמה, שאני לא יודע מה הייתה סיבת העיכוב, אבל זה פחות רלוונטי לי, לאור העיכוב בהצגת הרפורמה, שמן הסתם היא גם תגרום עיכוב ביישום שלה, רציתי בכל זאת להציע שאנחנו ניתן תקופה יותר ארוכה. אני כבר יודע מה יקרה, בסוף יבואו אלינו ויבקשו עוד פעם לחוקק את הכול ועוד להוסיף זמן. אז בואו נהיה חכמים מראש. אבל אם אתה עושה חוק אתה מבטל את החוק הזה. אז מה הבעיה? בואו - - - אנחנו נאריך בשנה וחצי, בסדר? מה שהיושב ראש אומר מקובל עליי, למרות

אם תהיה רפורמה אז נבטל את החוק הזה, אין בעיה. אני הצעתי שלוש או חמש שנים, אבל שנה וחצי עדיף משנה וכבר אני רואה שלא לחינם באתי. אם אני כבר מדבר אני יכול לנמק את שאר ההסתייגויות? לא, עוד לא הגענו, עוד לא קראנו, עוד לא כלום.

הסתייגויות זה בסוף, לא? לפני ההצבעה. אני פשוט אצטרך מתי שהוא לצאת לוועדת הכנסת ולחזור. אני הבנתי. עדיף לי שלא תהיה פה בהסתייגויות, אני אגיד לך את האמת. אתה רוצה למהר? אני לא ממהר דווקא. אתה רוצה שבמקומי יבואו חמישה?

שיבואו. לא, בכל מקרה יבואו. כשיפסיקו לקפוץ על השולחנות למטה תביא אותם לפה. יש לי פה 17 הסתייגויות, הסתייגות אחרונה זה שלי, מבטלת את ההסתייגויות. מנכ"ל ערוץ 9, יורי.

אדוני היושב ראש,

אדוני השר,

חברי כנסת נכבדים. אני אשתדל לעשות את זה בקצרה. קודם כל תודה רבה שהזמנתם וחשוב שנציגי הערוצים יהיו כאן. אני גם נכחתי ב-2018 בחקיקה הקודמת. הערוץ קיים מ-2001, חשוב לציין, אדוני היושב ראש, שהערוץ, לפני שהוא עבר לרשות השנייה הוא היה באחריות של מועצת הכבלים והלוויין, היה איזה שהוא סטטוס קבוע בין הפלטפורמות, למעשה בין המדינה, שבמהלך כל השנים אנחנו שמרנו על המצב הקיים היום. ב-2018 חוקק חוק, למה חוקק חוק לחמש שנים ונתנו הארכה? כי גם אז דיברו על כך שתהיה איזה שהיא רפורמה, בשורה התחתונה זה - - - בסדר, אתם נהנים מזה שאין רפורמה כרגע.

אדוני היושב ראש, אבל חשוב לי להבהיר דבר כזה, אנחנו גוף מאוד קטן, אני מאמין שהגופים האחרים שיושבים כאן יזדהו איתי, אנחנו קודם כל מברכים על ההצעה שלך עכשיו להאריך את זה ביותר משנה, אנחנו כן מאוד נשמח שנקבל את ההארכה לפחות על הנייר עכשיו כי מדובר בחקיקה ויותר מכך לשלוש שנים. אם וכאשר תהיה חקיקה - - - השר אמר שהוא הולך להגיש רפורמה,

אדוני היושב ראש, אבל ברגע שהרפורמה הזאת תוגש בכל זאת הוראת השעה הזו תתבטל, אז מה זה משנה? זה משנה כי זה קריאת כיוון. אני לא רוצה להראות שאנחנו הולכים לטווח ארוך, מדובר כאן על הארכת הוראת שעה זמנית. שנה וחצי זה מיותר בעיניי, אבל אני מקבל את זה, אנחנו בעזרת ה' בתוך חצי שנה - - - לוקח זמן עד שמחוקקים. אדוני היושב ראש, כשאתה יושב פה אני בטוח שזה יהיה יותר מהר. אין בעיה, אבל אם, אתה יודע ברשותכם, שני משפטים. אולי שנתיים בכל זאת? לא, לא. לא, שכנעתי אותו שנה וחצי. אני מסיים בשני משפטים. חשוב להבהיר שהערוצים הזעירים הייעודיים היו במצב הזה כבר יותר מ-20 שנה, 21 שנה שאנחנו נמצאים במצב הזה, תשמרו עלינו, כי המצב באמת לא פשוט. אין שום בעיה. תודה. זיו מאור, האגודה לזכות הציבור לדעת. שלום. אני אפתח ואגיד שהמעבר משנה לשנה וחצי במחילה - - - זו האגודה מצד ימין, לא מצד שמאל. כן, אנחנו מצד ימין ואנחנו גאים בזה. אני אגיד שהמעבר משנה לשנה וחצי לעניות דעתי אולי כדאי לעיין בזה מחדש משום שהדד ליין הזה שבסיומו קורה משהו שבמצב החוקי הנוכחי - - - אני סומך על השר שהוא יעשה את זה מהר ואנחנו נעשה את זה מהר גם כן, אין לך מה לדאוג. לא נגיע לזה, אבל לצורך הביטחון של הערוצים האלה שיש להם יותר זמן, זה גם משחק תפקיד.

הערוצים הללו לא יתקיימו אם יוטלו עליהם החובות הרגולטוריות הללו וכאשר הוועדה והדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה ניגשים לעבודת הכנת החקיקה בידיעה שיש דד ליין של 12 חודשים אני נוטה להניח שהעבודה תיעשה יותר מהר ויותר ביעילות, בעיקר כאשר ישנם גורמים שדרך הפעילות שלהם להשיג את המטרות שלהם זה באמצעות משיכת הזמן, הארכת דיונים כשאין צורך. אני לא מבין, כבוד השר, איך אתה מתכוון בחוק החדש לדאוג לערוצים האלה שהם לא מסוגלים להחזיק את עצמם? כי בתחרות הם יימחקו. אתה תראה את זה בחוק השידורים כשיוצג בפניך, יש סדרה של הגנות, מצד שני סדרה של הגנה מפני מונופולים שקיימים כרגע בשוק. אתה מכניס את ההוראות האלה בתוך החוק ההוא? יהיה חלק כהוראת מעבר וחלק כהוראת קבע. מה שאומר זיו זה שאם מאריכים בשנה וחצי זה גורם לשאר המערכת להיות יותר איטית. אבל אתה השר. אנחנו לא נאפשר את זה. מבחינתנו גם שנה זה - - - זה חוק גדול וייקח זמן. אני אשתדל מהר, אבל עדיין אומר לי היועץ המשפטי, צריך לעבוד ב-,

נפש - - - בלב פתוח ונפש חפצה. בלב פתוח. כמו רוטמן בוועדת חוקה. זאת תהיה סערה לא פחות איתנה לדעתי מהרפורמה המשפטית, אנחנו עוד נגיע לשם. לא יודע, אתה כבר יודע מה הרפורמה? אני בעצמי לא יודע. לא, מהדברים שהשר אמר בתקשורת. השר אמר: אני מגביר את התחרות. זה מה שהוא אמר. וגם מהדרך שבה אדוני היושב ראש ניהל דיוני תקשורת בעבר שאנחנו מכירים, הדיונים יהיו אינטנסיביים ובעזרת ה' יהיה פה מעניין. אני כן אעיר לגוף העניין שתיקון 44, שבעצם הארכת השעה שאנחנו עוסקים בה היא חלק ממנו, ביטא הבנה של הקואליציה שכיהנה באותה תקופה שהמחסום הכי גדול בפני הגשמת חופש הביטוי של מגוון הדעות בתקשורת זה רגולציה עודפת והגנות ינוקא שניתנו במסגרת הוראת השעה הזו בעצם ביטאו את ההבנה שכדי לאפשר לקולות המגוונים להישמע צריך להגן עליהם מפני הרגולציה. לא מפני התחרות, מפני הרגולציה. והנה אנחנו שלוש-ארבע שנים אחרי שהשינוי הזה באמת נכנס לתוקף והשינוי הרגולטורי, לא רק נחקק אלא גם מתקיים בפועל ואנחנו רואים ברכה. אנחנו רואים באמת עלייה משמעותית בגיוון הקולות שנשמעים בתקשורת הישראלית. כדי לשמר את הדבר הזה צריך בשלב ראשון להגן על אותן הגנות ינוקא ולהאריך את הוראת השעה ולגשת לרפורמה מתוך הבנה שאת הרגולציה יש לחתוך במצ'טה, להשוות רגולציה נמוכה מינימלית ואחידה לכולם שמתמקדת אך ורק בסוגיות שבהן יש כשל שוק מובהק שנובע ממגבלת תדרים שכבר כמעט אינה רלוונטית בעידן האינטרנט המהיר. כאשר זה העיקרון שיכוון את משרד התקשורת אנחנו נגיע בסוף הכהונה של הממשלה הזאת, בעזרת ה', עם שוק תקשורת הרבה יותר מגוון, הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר נגיש, ואני מקווה שזו המדיניות שיאמץ המשרד. עד אז יש מקום להאריך את ההגנה שתאפשר חופש ביטוי לערוצים. אדוני יושב הראש, ברשותך אני אשאיר אתכם עם גורמי המקצוע במשרד ובהצלחה.

עורכת דין נגה רובינשטיין, מייצגת את רשת וקשת.

כן. את מייצגת את שניהם?

אפשר דבר כזה? לפעמים יש קרב משותף. זה לא הגבל עסקי?

טוב, אני צוחק. כן, בבקשה. בסדר. כיוון שזה פחות זמן להומור אני אצלול ישר לגופם של דברים. אנחנו נמצאים כאן בהארכת הוראת שעה. בעצם מעולם לא נכנסה לתוקף החובה של הערוצים הזעירים לשלם דמי רישיון לרשות השנייה. אנחנו שמחים שיש עוד ערוצים נוספים, זה דבר טוב וזה דבר מבורך, אבל אם הם לא יכולים לממן אילו הייתה נעשית בדיקה כלכלית במשרד התקשורת ביחס לכל ערוץ והבדיקה הייתה מוצאת שכל ערוץ לא יכול לשלם, ולא נעשתה בדיקה כזאת, ולא נעשתה בדיקה כלכלית של משרד התקשורת על מנת לבסס את ההצדקה שמישהו אחר יממן עבורם את דמי הרישיון, אבל גם אילו הייתה נעשית בדיקה כלכלית והיה נמצא שצריך לממן את הפיקוח של הערוצים המסחריים הנוספים באמצעות גורם שלישי, זה בסדר גמור, אנחנו לא היינו מתקוממים על זה, אבל לא צריך שזה יהיה הערוצים המסחריים עצמם,

את שוכחת מה היה עם ערוץ 10? שהיו חייבים למדינה הרבה כסף והלכו לקראתם כל הזמן? את זה שכחת. אני לא ערוץ 10 - - - את מייצגת את רשת שהיא ערוץ 10 בעצם. אז הלכו לקראת - - - תראה, יש כאן המון - - - רגע. גם הערוצים האלה, הלכו לקראתם כשהיה צריך. יו"ר הוועדה, יש כאן המון דוברים, המון שהם בעד הצעת החוק. אני אחת ואני מבקשת

אם שכחת את העניין הזה. בוא תזכיר לי במה מדובר בערוץ 10 ובאיזה שנה,

ערוץ 10, שאת מייצגת - - - אני לא מייצגת את ערוץ 10. את הילד שלו אני קורא לזה,

עדיין - - - אפשר לחזור גם ל-48', אבל אני לא מייצגת את ערוץ 10. את מייצגת את רשת, זה אותו דבר מבחינתי. רשת ו-10 זה אותו דבר? אז הכנסת והממשלה הלכו לקראת הערוצים הגדולים כשהיו להם בעיות, אז עכשיו הולכים לטובת הערוצים הקטנים.

אתה לא מדבר על עובדות, אבל גם - - - אני הייתי פה, מה זה לא מדבר על עובדות? אני ישבתי פה ודיברנו על זה. רק את מדברת על עובדות? אני נכחתי בשטח. אבל אתה לא נותן לי להשלים משפט. אני אתן לך מה שאני רוצה, בסדר? את רוצה לדבר? דברי, זכותי להפריע לך, בסדר? תמשיכי לדבר, את לא מנהלת את הישיבה. אני מבקשת שתיתן לי להשלים משפט. אדוני היושב ראש, אתה צודק, אני זוכר כמה ירקתי דם להשיג את ההטבות לערוץ 10, היה קרב לא פשוט כי ראש הממשלה דאז שהוא ראש הממשלה דהיום התנגד. בסדר, אבל נתנו. היה פה אירוע גדול, אבל בסוף הוא הרים ידיים.

אני לא אומר התנגד או לא התנגד, אבל נתנו את זה, עזרנו איפה שאפשר. אבל למה אני לא יכולה להשלים משפט? אני רוצה להגיד ככה, דבר ראשון, ערוץ 10 שילם את החובות שלו. אני לא מייצגת את ערוץ 10, אתם יכולים לפנות ולבדוק את זה, עד השקל האחרון, חבר הכנסת אלקין. דבר שני, לגופם של דברים, אין לנו התנגדות שתעזרו לערוצים הנוספים שנמצאים כאן, זה בסדר גמור, על חשבון אוצר המדינה, למה על חשבון גורמים פרטיים אחרים? זה כמו שהשכן שלי יהיה חייב מס, יהיה לו קשה לשלם את המס אז תגיד לי שאני אשלם עבורו את המס. אין בזה שום היגיון. זה בסדר גמור שייתנו להם פטורים, זה בסדר גמור שייתנו להם הקלות ולא ייתנו אותם לנו, זה בסדר, כמובן לו הייתה נעשית בדיקה כלכלית שלא נעשתה, אבל אם מצאתם את זה למה אוצר המדינה לא מממן את זה? למה אני צריכה לממן את הפיקוח של הרשות השנייה על ערוצים אחרים? בסוף אלה עלויות, העלויות האלה צריכות להיות - - - כי הם מפקחים גם עליכם,

אני אסביר לך מה זה משנה, כי בסוף הפיקוח נגזר מהיקף העבודה. זו כלכלה פשוטה, יש קורלציה בין מספר הערוצים לבין היקף העבודה. מה עשה משרד האוצר? משרד האוצר מימן את מועצת הכבלים והלוויין שפיקחה על הערוצים הייעודיים, הערוצים האלה הועברו לרשות השנייה, מצא משרד האוצר אוצר, האוצר הוא שאפשר יהיה לממן את זה באמצעות גורמים פרטיים אחרים וכך הוא חסך לעצמו הוצאות. אז אם יש דרך לחסוך הוצאות על חשבון משרד האוצר במועצת הכבלים והלוויין אנחנו מבקשים שהוועדה תקרא למשרד האוצר לממן את הפיקוח על חמישה ערוצים נוספים. אבל גם החלטנו שמועצת הכבלים תממן לכם משהו,

או ששכחתי? שנים מימנו לכם - - - לנו? לערוץ 10 ו-12 ועכשיו רשת וקשת. אתה טועה, אנחנו היינו מפוקחים - - - אני לא טועה. כן, כי היינו מפוקחים. היועץ המשפטי יוכל להפנות אותך, הרשות השנייה - - - בזמנו נתנו ל - - - אתה טועה, הרשות השנייה ממומנת מאז ומתמיד - - - הכבלים ויס לא נותנים להם משהו? להוט ויס כן, הוט ויס ממומנים - - - על זה אני מדבר. אני לא מייצגת, לא את 10 ולא את הוט ולא את יס, אני מייצגת את קשת ורשת. לא, גם אז אפשרנו את זה כמו שאפשרנו את זה. אבל אתם אפשרתם שאוצר המדינה יממן את הוט ויס, מה הקשר בין זה שמימנו את הוט ויס לבין זה שאנחנו מממנים את רשת וקשת? זה לא מדויק, אבל לא משנה מה לא מדויק? תסביר לי מה לא מדויק.

לא, לא סיימתי. אפילו אני דיברתי פחות זמן. כן, אני רואה. זכות הקניין שלך לא נפגעה כרגע. אני רוצה להוסיף משהו לעניין 13ג שהשר דיבר. קודם כל אני רוצה לומר משהו, אני עיינתי בדברים בפרוטוקול - - - כן,

אני יכולה רגע להמשיך לגבי 13ג?

השר הפנה לדברים שהוא אמר בפרוטוקול לפני שנה או שנה וחצי בוועדת כלכלה. הוא אמר דברים מסוימים שהם לא עולים בקנה אחד בדיוק עם מה שנאמר כאן והדברים האלה נסתרו על ידי הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת, זה המצב.

הוא נקב בסכומים שאין קשר, אני לא אומרת אם יותר, פחות או באמצע, אין קשר בינם לבין המציאות.

הייתי שמחה וכבר ביקשתי ממשרד התקשורת לקבל את הנתונים שבהם הוא נקב,

טוב, תפני למשרד התקשורת. ברוריה, את יודעת לאמת את הנתונים שנאמרו על ידי השר? רגע, רגע, ברוריה. בינתיים יש יושב ראש לישיבה, את יודעת?

הנקודה הנוספת היא שלערוצים המסחריים יש תוכן, זה התוכן שהם מפיקים והתוכן הזה עולה הרבה כסף, זה נכס שלהם. מה אתם עושים כאן בהצעת החוק הזאת? מצד אחד אתם ממשיכים ומפקיעים מהם כסף בשביל לממן מתחרים שלהם, במקום שאוצר המדינה יעשה את זה, ומהצד השני מפקיעים מהתוכן שלהם על מנת שפלטפורמות של OTT, כמו הפלטפורמות של סלקום, או כמו הפלטפורמות של הוט, פלטפורמות של יס, ימשיכו ויקבלו את התוכן הזה בחינם. זה שלא שמישהו מהצרכנים מקבל את התוכן הזה יותר בזול, הם ישלמו את אותו סכום, אתם פשוט נותנים הטבה אחת לחשבון פלטפורמות גדולות והטבה שנייה לחשבון המתחרים שלנו במקום שאוצר המדינה יממן.

השר, אני יכול לשאול את נגה רובינשטיין? שאלה קטנה רק. לא, זיו. נחשון אקסלרד. את מי אתה מייצג? את הלא טי.וי. אתה אחד הערוצים? כן, הערוץ בשפה הערבית. כפי שאמר השר, או נאמר פה על ידי אחרים, זה ברור שערוץ כמו הלא טי.וי וגם הערוצים הזעירים האחרים לא יוכלו להתקיים עם דרישות תשלום דמי רישיון ודמי מעבר. זה ערוץ שלא חילק דיבידנד מעולם לבעלי המניות. כמה כסף זה? אף אחד לא יודע על כמה כסף מדובר. מישהו יודע להגיד על כמה כסף מדובר? על מה מדברים? יושבים פה ומדברים על דברים - - - אני רואה שהאולפנים גדלים וגדלים, אני לא רואה את הקשיים כל כך.

אני אחזור כי אני מניח שבסערת הדיבור פה אף אחד לא שמע כלום. לערוצים הזעירים אין שום יכולת לשלם. אמרה עכשיו נגה, הערוצים הגדולים 12 ו-13 משלמים דמי רישיון בסדר

אני מקווה שברפורמה שמתכנן השר הצורך בלחייב את הערוצים הזעירים לשלם דמי רישיון או דמי מעבר ייקבע לפי איזה שהוא רף הכנסות מסוים שהם צריכים להגיע מעליו על מנת שיהיה שם איזה שהוא שומן כלשהו שאפשר לקחת ממנו. אלה לא ערוצים שמחלקים דיבידנד, אלה ערוצים שאת ההכנסות שלהם הם

אני שואל אותך שאלה אחרת, מה יקרה למשל אם יהיו 30 ערוצים כאלה, גם צריכים לממן אותם? לעזור להם? אני לא סבור בכלל שיש היגיון בעובדה שגוף מפוקח מממן את המפקח. זה היגיון מהותי שצריך לדון בו. כי הם מקבלים הטבות מסוימות כמו בפרסומים ודברים מסוימים, לכן זה ההיגיון. אין לזה כמעט אח ו - - - מה פתאום, זה ממש לא הסיבה? סתם כי היה נוח למשרד האוצר. זו הסיבה שאני אומר. אבל יש דברי חקיקה, אדוני, אלה עובדות. זו הסיבה שאני אומר, אתם מקבלים הטבות ברישיון וזה מאפשר לנו לעשות דברים. אז בגלל שהוט ויס מקבלים הטבות של דמי מנוי הם לא משלמים דמי רישיון? אני חושב, חבר הכנסת ביטן, שלהנציח או להשאיר מצב שבו גורם מפוקח מממן את המפקח זה לא מצב אידיאלי, כמעט שאין לו אח ורע בעולם. אני חושב שאין לו, אבל אני אומר כמעט למען הזהירות. אז אתה רוצה שמה, שנבטל את החוק הזה? לא הבנתי את הטענה.

אני רוצה - - - אז בוא נבטל את החוק וזהו ונסגור אותם. אם אתה שואל אני אענה. אתה מגזים, גם הולכים לקראתך וגם אתה נותן לנו הערות בעניין הז.ה אבל אתה שואל אותי שאלה ועונה במקומי. אני שואל אותך שאלה פשוטה, אם עכשיו היו 30 ערוצים כאלה היינו גם צריכים לעשות את החוק הזה? אני חושב שאת הרגולטור, וכך נעשה הדבר בכל מדינה מערבית מתוקנת, את הרגולטור מממנת המדינה, כפי שאת משרד התקשורת, שהוא רגולטור, מממנת המדינה. את יחידת הסמך, שהייתה מועצת הכבלים והלוויין, מימנה המדינה. את מועצת הרשות השנייה מממנים המפוקחים, זה סוג של ניגוד עניינים כלשהו, נניח לזה. אני מאוד מקווה שבמסגרת הרפורמה שמתכנן השר, כפי שאמרתי, יישקל להשית על הערוצים הזעירים הוצאה כספית לטובת דמי רישיון ודמי מעבר אם הם יגיעו לאיזה שהוא סף הכנסות מסוים, מתחת לזה הם לא יכולים לשלם את זה.

בתשובה לשאלתך, גם אם יהיו 30 ערוצים אז יצטרכו למצוא פתרון למימון הגורם הרגולטורי המפקח, אבל להשית על ערוץ שלא יכול לממן את זה וככה לסגור אותו, אז לא יהיו 30 ערוצים כי הם לא יוכלו לממן את זה. מישהו זוכר מה קרה לערוץ המורשת? היה ערוץ מורשת, נכון? הוא הפך לערוץ 14. ערוץ מורשת היה ברדיו,

לא בטלוויזיה. יש ערוץ מורשת ברדיו, אבל ערוץ 14 התחיל כערוץ 20. ערוץ 14 זה מורשת בכלל? זה המורשת - - - לא, לא. יש שם חלקים של מורשת. יש כל מיני דברים.

ערוץ 20 החל את דרכו עם רישיון של ערוץ מורשת, במסגרת התיקון ה-44 ההגבלות על התוכן שלו בוטלו. תעזור לי, במה הוא צריך לעסוק בתור ערוץ מורשת? אבל זה לא נושא הדיון. זה לא נושא הדיון כי זה לא מעניין אותך, נכון? לא, זה לא נושא הדיון. אתה תקבל את השנה שלך, אתה תקבל שנתיים גם אם צריך. משרד התקשורת, מה ההטבה שהם מקבלים הערוצים האלה בכסף? כמו שברוריה הציגה קודם, יש שלושה נושאים עיקריים. יש את דמי הרישיון כשדמי הרישיון שהערוצים הקטנים אמורים לשלם לא נקבעו עדיין. יש את הדמי הרישיון שהערוצים המסחריים הגדולים משלמים, שביחד מגיעים לסדר גודל של כמעט 20 מיליון, אבל הערוצים הקטנים, סביר להניח שאם הוראת המעבר הייתה פוקעת אז היינו עושים איזה שהוא מנגנון שהוא מותאם יותר להכנסה בדומה לדמי הרישיון שמשלמים ערוצי הרדיו. נכון להיום ערוצי הרדיו משלמים ביחד עשירית ממה שהערוצים המסחריים הגדולים משלמים וזה מתחלק ביניהם על פי מפתח של הכנסה. אבל מכיוון שמעולם לא נעשתה בדיקה כלכלית היא לא יודעת להגיד. אז זה לעניין דמי הרישיון.

עשירית משני מיליון, מ-20 מיליון? ערוצי הרדיו משלמים ביחד שני מיליון, כל 17 התחנות. אבל יש הרבה ערוצי רדיו, פה יש סך הכול ארבעה. אז על מה מדובר, על חצי מיליון לאחד? המפתח עוד לא היה נקבע, זה מה שהיינו עושים - - - נגיד שהיה נקבע זה היה חצי מיליון? היו אמורים לעשות עבודה כלכלית. אנחנו הלכנו לכיוון של הארכת הוראות המעבר. אם יחליטו שלא להאריך את הוראות המעבר או שהוראות המעבר היו פוקעות - - - אבל חמש שנים הייתם צריכים להתכונן - - - בסדר, פה מדובר כולה על שנה וחצי. כשיהיה חוק עיקרי נדבר על ההטבות האלה, אבל בגדול את מדברת בערך על חצי מיליון בשנה לכל אחד מהם. אני לא יכולה לנקוב במספר.

זה לא רלוונטי, היא מדברת על ערוצי רדיו.

מדברים על אני שאלתי אותה, זה מה שהיא אמרה. אני הפניתי לערוצי הרדיו בשביל לדבר על המפתח. זה לחלוטין לא מה שהיא אמרה. אני שאלתי שאלה פשוטה. בהנחה שלא היה להם כמה כסף זה היה שווה? אז אמרת לי, באנלוגיה לרדיו זה בערך היה שני מיליון לכל הארבעה. שם יש הרבה ערוצי רדיו אז לכל אחד יוצא מעט. הבנתי את זה. ומה ההטבה השנייה פה? דמי המעבר שהערוצים יצטרכו לשלם להוט וליס. גם על דמי המעבר משרד התקשורת צריך לעשות עבודה - - - להוט ויס, לא לערוץ 12 ו-13. או שהם יגיעו להסכמה עם הוט ועם יס לדמי המעבר שהוט ויס מעוניינים לגבות. אבל הם לא צריכים. הם צריכים להגיע להסכמה. העניין השלישי זה עניין הבעלות, שנשארים עם בעלות - - - לא, בעלות זה לא קשור לערוץ 12 ו-13. הבנתי. מה עם הפקות מקור? הוראות המעבר לא קשורות להפקות המקור. זאת אומרת שחלק זה מושת על ערוצים 12 ו-13, חלק על יס והוט. יס והוט, אני לא רואה שהם מתלוננים על משהו, נכון? הם בזום. יס נמצאת בזום, הוט זו באמת שאלה טובה. את מייצגת את יס גם? אתה אמרת שהם לא מתלוננים אמרתי לך שהם בזום. בסדר, מנהלת הוועדה אמרה לי שהם בזום. מי עוד רצה לפני שאני קורא את החוק? ערוץ 24, בבקשה. אני רוצה להוסיף מכיוון שחבריי בערוצים הקטנים אמרו שההיקפים הכלכליים, ההכנסות של הערוץ, הן כאלה שאפילו חצי מיליון זה לסגור את הערוץ, זה לשים את המפתחות וללכת. אנחנו מחויבים גם ל-20% בהפקות מקור, אנחנו עושים עשרות אחוזים של הפקות מקור, הרבה מעבר למה שאנחנו נדרשים. אנחנו מנסים לתמוך במוזיקה שלא מקבלת במה במקומות אחרים, עושים באמת את מיטב יכולתנו ובסוף כל מה שאנחנו מקבלים זה באמת את הרגולציה ברמה החונקת ביותר. ההוראה הזאת נתנה אוויר שנתן לנו רגע לא להדאיג את עצמנו בדמי הרישיון שאנחנו לא יודעים מה הם. ומה יקרה כשיהיה החוק המקורי, החוק הגדול? אתם מתארגנים למצב הזה? בוודאי שאנחנו מתארגנים. ברגע שיהיה חוק אנחנו נבין מה הוא אומר, אנחנו נשתתף בשימוע, אנחנו מגיעים לאיפה שמזמינים אותנו. אנחנו מקווים שהוא ייטיב איתנו כדי לאפשר לעוד ערוצים קטנים להשתתף בקלחת התקשורתית, כדי לא להדיר ערוצים אחרים. אבל אתם מודעים לזה שעוד שנה,

אתם תצטרכו - - - אבל איך אפשר להתכונן לחוק שאנחנו לא יודעים מה טיבו ומה כתוב בו?

אמרתי, בהנחה. לא ייתנו לכם פטור כל החיים, זה ברור לך. אתה מצפה שכל המדינה תממן אותך כל החיים כנראה.

אני מצפה ש - - - לא יודע, אתה אמרת את זה עכשיו. לא, אמרתי שאני מצפה שהמדינה תממן את הרגולטור.

אז מה יקרה אם יהיה חוק ויגידו שאתה מממן אז אתה תסגור? יכול להיות, בהחלט יכול להיות. ישב פה כבוד השר ואמר, נתן רמז קטן למה הולך להיות בהצעת החוק. אמר שיהיו הגנות קבועות ויהיו הוראות מעבר, יגיע החוק - - - יהיו הגנות. ברגע שיהיה חוק, רבותיי, אני מעריך שלא ייתנו לאחרים לממן את הרגולטור,

דוד, מה הסכום של הרישיון הזה? הם אמרו שהם לא יודעים עדיין, זה בערך חצי מיליון שקל לערוץ.

זה לא מה שהם אמרו, הם לא אמרו חצי מיליון שקל. בערך, אמרתי.

אני אגיד שלגבי הערוצים המסחריים אין את הדיפרנציאציה הזאת שיו"ר הוועדה מנסה לשים כאן על השולחן, אין דיפרנציאציה בעלויות בין הערוצים המסחריים - - - את מייצגת גם אותי? אני רק אומרת שזה לא נכון. נתתי לך רשות לדבר בכלל? לא נתתי לך.

לא אותך שאלתי, עם כל הכבוד אני לא שואל אותך. הבנו את המסר שלך, אני לא אומר שאין בו משהו, בואי נתחיל מזה, אבל אנחנו מדברים פה הלכתם לבית משפט על ההארכות הקודמות? עשיתם משהו? אז היה חוק ובבסיס איזה שהיא הצדקה - - - הלכתם? אוקיי, בלי החוק. והייתה התחייבות - - - הלכת לבית משפט, אמרת שזה לא בסדר? הלכת לבג"צ? אתה רוצה לתת לי לענות?

לא, קודם כל תקשיבי רגע. תתייחסי יפה, תפסיקי להשתלט פה על הדיון. אני שואל אותך שאלה, הלכתם לבית משפט, כן או לא?

הלכתם על העניין הזה?

הייתה התחייבות של שר התקשורת להקפיא את ה-50%?

אתם הפרתם התחייבות. הלכת לבית משפט על זה? על הפרת ההתחייבות? לא יודע, עשית משהו? פנית למישהו? טוב,

לא, אני לא קשור למחוקק, עכשיו אני מחוקק.

אתה אומר לי ללכת לבית משפט? שאלתי אם הלכת לאיזה שהיא תובענה? אני שואלת אם אתה חושב שזה מה שהיה צריך לעשות?

ברגע שלא הלכת אז כנראה שהסכמת. הממשלה שלך הפרה התחייבות כלפינו, של הפחתה של 50%. שום התחייבות לא הפרו. בעוד איך הפרו התחייבות. אני זוכר, אני הייתי בדיון אז. היית אצל יואב קיש ושיואב קיש אמר שתהיה הפחתה של 50%?

הייתי יושב ראש קואליציה בזמנו וטיפלנו בזה. 50% בדמי הרישיון. בסדר, אז תתבעי את יואב קיש, מה את רוצה ממני?

הוא נתן התחייבות, תתבעי אותו. לא, הוא הביא את התחייבות הממשלה להפחתה ב-50%. אוקיי. הוא היה יו"ר ועדה, הוא לא היה שר. יו"ר ועדה זה לא חוק. אנחנו לא מכירים התחייבות כזו.

היא אומרת, אז מה, אם היא אומרת אז זה נכון? כנראה דיברו על זה, אמרו אולי נעשה הנחה והמשרד לא מסכים.

הם הלכו לאיזה טריבונל, אמרו שהפרו, אמרו לא מגיע לי? יש בג"צ, לא? למה לא פנו?

אז רק אם מגישים בג"צ - - - כן, תגישו בג"צ. הנה אני אומר לכם, אין בעיה. זה מה שאתה אומר לי היום? לא, אני לא אומר לך היום, אני שואל אם עשית משהו. את היועצת המשפטית שלהם, לא? אני כתבתי מכתבים למשרד התקשורת שלא נענו. אז אני אומר לך, יש משהו במה שאת אומרת, יחד עם זה עושים הגנה גם לגופים קטנים,

זה מצוין, אני בעד, אבל שאוצר המדינה יממן,

יכול להיות שאת צודקת, אני לא אומר שלא, אבל זה לא התהליך שעשו בחוק הקודם. אני לא ראיתי שאתם עשיתם משהו על העניין הזה. הבטיחו לנו שבתוך תקופה קצרה תהיה הפחתה של 50% ורפורמה.

אני פשוט אומר לך שפה מדובר בהארכה יחסית קצרה למה שהיה בחוק הקודם. אני מקווה שהשר יביא הצעת חוק מגובשת שלדעתי צריכה לתת פתרון לבעיה הזאת שאת מציגה, אני לא חושב שישאירו את זה באוויר, למרות שגם יש היגיון לזה שהגדולים מממנים את הקטנים על מנת שיהיה איזה משהו בתחום הזה של סיוע לקטנים. אתם לא חייבים לממן אתם משלמים דמי זיכיון כל שנה? כל שנה דמי רישיון. כמה אתם משלמים? קרוב ל-20 מיליון שקל. לא, זה תשלום ל - כמה עולה המועצה?

הרישיון, אין דמי זיכיון. אנחנו מממנים את כל פעילות המועצה. כמה עולה המועצה? היא טענה שהם מממנים אותם בתשלום שלהם למועצה. זה לא קשור לדמי הזיכיון. סך התשלום עבור התקציב הוא 22 מיליון. התקציב של המועצה זה 22 מיליון? של הרשות השנייה. כל התקציב של המועצה?

על מה 22 מיליון?

היושב ראש, אני אסביר לך. עד לפני כעשר שנים הרשות החזיקה - - - על מה 22 מיליון? זאת הבעיה, מבינה? לא ערוץ 9 וערוץ זה. אבל אני בסך הכול גורם פרטי, אני לא יודעת להגיד על מה הם מוציאים את הכסף. הם אמורים לבדוק את התקציב שלהם.

עד לפני עשר שנים הרשות השנייה החזיקה מערך מיושן ויקר של תשתית שידור UHF, זה נסגר ב-2009 כמדומני. כרגע הרשות ממשיכה להחזיק מערך שידור מיותר לחלוטין של עידן פלוס שלא מצדיק את עלות השידור בו. עידן פלוס, אל תגיד שלא מצדיק. אני יודע מה העמדות שלך. אדוני הנכבד, מי שלא יכול לממן יס והוט מגיע לו את עידן פלוס. אל תגיד לא מגיע. הזקנים שלא יכולים מגיע להם, ואם צריך לממן יממנו את זה. אני לא נכנס כרגע לסוגיית המימון, אבל כן צריך את זה. אז גם אני לא, אבל זה מה שממומן. אז אל תגיד שלא צריך, כן? אתם רוצים הכול ליברליות ובסוף כולם ייפלו. יילכו, לאיפה יילכו? לעזאזל יילכו? ברור שצריך לתת להם את האפשרות לראות. היום אף אחד לא מחזיק אנטנה, מה שהיה פעם, אז הם צריכים לראות, כל הזקנים שלא רוצים לראות את כל הערוצים בטלוויזיה, לא ספורט ולא משהו אחר. על מה אתה מדבר? זה מה שזה מממן, היושב ראש. מעוטי יכולת, זקנים. אתכם לא מעניין, עמותת איך קוראים לעמותה שלכם? זכות הציבור לדעת. אני יודע את מי הוא מייצג, לא כל כך את האגודה. אז בוא, עזוב את זה, אל תגזים, בסדר? אתה יודע שזה לא העמדות שלי. אנחנו הליכוד מפלגה עממית וחברתית, צריכים לדאוג גם לחלשים, לא רק לתחרות חופשית, בסדר? משפט. מנכ"לית הרשות השנייה. על מה הולך לכם 22 מיליון? אני אפרט בדוחות, אם ירצה, זה לא נראה לי כאן. אני רוצה רק לציין שהתקציב שכרגע עומד על כ-21, אבל ממומן גם על ידי רישיונות הרדיו האזורי. שגם הרדיו האזורי יממן? הוא קוצץ בשליש. אני רוצה לציין שבמיזוג, שהם עברו מ-13 תקנים לשניים, אז התקציב ירד בשליש וההתייעלות בהתאם.

אני מבקש ממשרד התקשורת בשנה וחצי האלה לבחון קיצוץ בהוצאות של הרשות השנייה ואת הקיצוץ הזה להפחית מאלה שמשלמים את המימון הזה. אני מציינת שהיה קיצוץ של תשעה מיליון. לא יודע, אבל יש גבול, 22 נשמע לי הרבה.

אני לא רוצה לשנות את ההסדרים שאלה מממנים את אלה, אבל להוריד את העלות כדי שהם יממנו פחות. אני חושב שזה הגיוני. סליחה, החוק מגדיר משרות?

אני אגיד שצומצם בתשעה מיליון. בסדר, יכול להיות, אמרתי שיבדקו. לא אמרתי שאת צודקת או לא צודקת, זה נראה לי גבוה. אני אומר, ואני חושב שזה על דעת כל החברים, לבדוק שאם אפשר לעשות קיצוץ, שהקיצוץ הזה יופחת מהעלות שלהם במה שהם מממנים את הערוצים הקיימים, כי יש חשיבות לממן את החלשים גם כן.

אתם אימפריה, ערוץ 12, ונהייתם אימפריה תקשורתית, זה כבר עסק לכל דבר, N12,

הייתי שמחה אם מישהו היה עושה בדיקה - - - מה לא? עכשיו אתם רוצים גם סרטים וגם ספורט. הייתי שמחה אם היו עושים בדיקה כלכלית. אני רק אגיד שאנחנו כן משלמים דמי הפצה - - - בסדר, יכול להיות שצריך להעלות להם את דמי הזיכיון בלי קשר. אין גבול לכמה שאנחנו יכולים לשלם?

עכשיו הם רוצים סרטים וספורט, זה לא עולה כסף,

זה לא שינוי בדמי הזיכיון? מה, אפשר כל דבר לעשות? זה פשוט לא אותה רשות, אבל רגע, אנחנו משלמים גם דמי הפצה - - - בסדר, לא משנה. אני מדבר עם משרד התקשורת עכשיו,

לבחון את הכול, לבחון את הקיצוץ ולבחון גם את הזיכיון, אם הזיכיון הוא אמיתי למה שעושים היום

בניגוד למה שאמר זיו אנחנו משלמים גם דמי הפצה, זה חוץ מ-20 מיליון לעידן פלוס אנחנו משלמים - - - יכול להיות. הישיבה היא לא על זה, אבל אני אומר מראש, תבדקו את שני הדברים האלה ואז אם אפשר באמת לקצץ להם בהשתתפות אין לי בעיה. זה גם לא מממן את דמי ההפצה. אני חושב שיש משהו בטענה, כיוון שזה לתקופה קצרה של שנה וחצי אנחנו לא נתחיל לעשות שינויים בסדרי בראשית, אבל תבדקו את העניין. מישהו מהח"כים רוצה להגיד משהו?

רציתי לשאול אם החוק של הרשות השנייה, האם בחוק מוגדר לכם משימות, מבנה ארגוני, כמה עובדים, מה עושים? כן? כן. עוד ח"כ רוצה להגיד משהו? טוב. כמה זמן אתם צריכים לבדוק את שני הדברים, גם את דמי הזיכיון שלהם, לאור ההתפתחויות שהיו בשנים האחרונות, וגם את ההוצאות של הרשות השנייה כדי לראות מה אפשר להפחית.

יכול להיות שנעלה להם בעשרה מיליון או נפחית להם במיליון, זה גם יכול להיות. כמו שאמר השר, אני חושבת שנכון שזה ייעשה במסגרת הצעת החוק הכוללת, נראה מי יהיה הגוף שיהיה המאסדר, מי יהיה אחראי - - - אין בעיה. אם הצעת החוק הזאת תבוא תוך חודשיים אז בסדר, אם היא לא תבוא אז אני מבקש, אנחנו נעשה דיון, תביאו לנו את הנתונים אחרי בדיקה. יש משהו במה שהיא אומרת, גם יש משהו יכול להיות שאתם צריכים לשלם יותר.

מה קורה? אתם משלמים דמי זיכיון על מה שיש להם הוצאות, זה לא צריך להיות ככה. אם ההוצאות שלהם היו מיליון הייתם משלמים מיליון? אני לא מבין איך דמי הזיכיון הולכים לפי ההוצאות של הרשות השנייה. אדוני מדבר על מיסים, אנחנו משלמים מיסים כחוק. לא המיסים, אני מדבר על דמי הזיכיון. אני יודע על מה אני מדבר. על דמי הזיכיון, הנוסח נועד לממן את פעילות הרשות השנייה.

יכול להיות שאתם צריכים לשלם דמי זיכיון ללא קשר להוצאות. מה הקשר להוצאות? מה, זה הולך לפי הוצאות? אתם יש לכם עסק לכל דבר, קיבלתם זיכיון מהמדינה, כמה שזה שווה זה שווה, צריך לעשות הערכה. כמו שלמשל הוט ויס משלמים, ואנחנו נשמח. יכול להיות שגם להם צריך להוסיף,

מאה אחוז. אבל אני אומר, הזיכיון לא צריך להיות לפי ההוצאה של הרשות השנייה. הזיכיון צריך להיות לפי הוצאה, זה עסק לכל דבר. אני אדבר על זה עם שר התקשורת, מה זה הדבר הזה? זה רישיון, זה לא זיכיון. זה דמי זיכיון, לרישיון נכון, אבל אתה יכול לעשות את העסק הזה בלי רישיון? מה זה דמי רישיון? יכול להיות שזה שווה 100 מיליון שקל, אז שישלמו 100 מיליון.

יכול להיות שזה עולה שני מיליון, ישלמו שני מיליון, אבל לא לפי ההוצאות שלהם. אבל מה זה דמי רישיון?

אבל קבעו את - - - עזוב, זה צריך להשתנות, הדבר הזה. היום הם עסק לכל דבר. לרשת פחות יש הכנסות, אבל ערוץ 12 נהיה,

דמי רישיון? תסביר לי מה זה. דמי רישיון? דמי זיכיון. אין זיכיון, הזיכיונות נגמרו. לא משנה, אני קורא לזה דמי זיכיון. אבל אין זיכיונות, מה לעשות? אני קורא לזה דמי זיכיון. אבל תסביר מה התוכן של זה, זה עוד מס? מה התוכן? זה תשלום, תשלום חובה מסוים לרשות עצמה.

כן, זה לא מס, אותו דבר יש את זה במפעלי ים המלח. יש להם דמי זיכיון, לא כולל תשלום מס. מפעלי ים המלח - - - דוגמה אני נותן לך. אבל הדוגמה לא רלוונטית מכיוון שהיה כאן משאב - - - רלוונטית ביותר.

אני אסביר לך למה, מכיוון שהיה כאן משאב ציבורי - - - גם את משתמשת במשאב של הציבור. את יכולה לשדר בלי הרישיון?

אני אסביר לך בדיוק למה - - - את לא יכולה לשדר. אדוני, זה משפט קצר.

יש כאן משאב פיזי בעניין ים המלח שניתן במכרז, בשונה מהמעבר לרישיונות. זה פשוט לא השיטה המשטרית הזאת.

משאב מדינה זה רק כשזה משאב פיזי? תבדקו את העניין. משאב לאומי זה רק כשזה פיזי?

אני מציע שתקרא את הצעת החוק של המעבר מזיכיון לרישיון ותבין את זה.

ואם ההוצאות של הרשות היו חצי מיליון שקל, אז הייתם נותנים להם כל אחד לשלם 250,000? מה הולך פה? איזה מין היגיון יש למשרד התקשורת בעניין הזה? זה לא צריך להיות לפי ההוצאות של הרשות. אנחנו משלמים בהתאם ל - - - זה צריך להיות לפי מה אתם נותנים. יש כאן בלבול חוקי. אנחנו משלמים את ההשקעה שלנו בהפקות מקור בהתאם להכנסות שלנו, בתיקון שנעשה לפני מספר שנים 15% מההכנסות שלנו, בלי קשר לרווחים, גם אם מפסידים או לא מפסידים, הולכים להפקות מקור. אם אתם רוצים - - - מה זה הפקת מקור אצלכם? אני מדברת על סוגה עילית. יצירה, אבל אצלם כל דבר זה הפקת מקור, מה? גם אלה שרצים בשטח זה הפקת מקור. אם אתם רוצים את ה-15% האלה להפנות לאוצר המדינה במקום להפקות מקור, בסדר גמור.

אני לא עושה רפורמה עכשיו, אני רק ביקשתי שיבדקו. תשמעי, את עושה את העבודה שלך, הכול טוב ויפה, אני מבקש שתבדקו את העניין. לא מקובל עליי, אני גם אגיד את זה לשר, שדמי הזיכיון זה לפי ההוצאה. זה דבר חדש. באמת, איזה מין היגיון יש לזה בכלל? זה עיקרון כלכלי מאוד נבון, הוא אומר תראו מה שווה מה שאתם מוציאים. מה שווה הזיכיון הזה, מה זאת אומרת? יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, ולפי זה גם יהיה אפשר לסדר את הרשות השנייה. את מדברת על האוצר. האוצר חיפשו שיכסו להם את ההוצאה הזאת וזה דמי הזיכיון שלכם.

יכול להיות שדמי הזיכיון שלכם, בהתחלה אולי היו X ועכשיו הם צריכים להיות Y. אולי בכלל זה שווה 100 מיליון שקל בשנה,

במקום הפקות המקור, זה יכול להיות רעיון מצוין. זה לא במקום, אל תביאי אותי למצב שיתקפו אותי בתקשורת, עזבי את זה. אני לא אומר איך, אני אומר שהנושא צריך להיבדק ואני אדבר על זה עם השר. אבל בלי קשר יש משהו במה שהם אומרים, בזיכיון הקיים, תבדקו אם ההוצאה צריכה להיות 22 מיליון, אם היא לא צריכה להיות 22 מיליון יכול להיות שאפשר לעשות להם הנחה בתשלום שהם משלמים בשביל הארבעה האחרים. יש בזה היגיון מסוים. שלא יורידו להם וייקחו את זה לאוצר המדינה. אם אפשר להוריד שייתנו להם זיכוי בעניין הזה, בלי קשר לטענה האחרת שלי שצריך לבדוק. - - - העברה של הפקות מקור. אתם בכלל יש לכם מקור? אצלכם זה הכול ריאליטי, זה המקור שלכם. אני לא מומחה לתרבות, אבל זה המצב.

בסדר, אל תדאג, לא לקחנו לך את ה-15%.

אבל אם נגה לוקחת אותנו למקום שניקח - - - אני לא לקחתי אתכם,

אני רוצה לומר משהו. במשך שנים אני בא הנה, כל פעם שהגיעו הנה גופי שידור, מאז ומתמיד, ב-25 השנה האחרונות, לא משנה מי היה בשלטון, לא משנה מי ישב בכיסא שלך, כולם קיבלו הקלות כל הדרך. היה פעם זיכיון, אחר כך אמרו מספיק רישיון, עכשיו אומרים מי צריך רישיון בכלל?

אבל אתה מצדיק אותי שלפני 20 שנה לא היה לכם את הדברים האלה שנותנים להפקות מקור. היה הרבה יותר.

ערוץ 1 קיבל 200 ומשהו, הם מממנים, יס,

עזוב, בזיכיון הם שילמו הרבה כסף. אז יש שינוי לטובה. יש שינוי לטובה רק בגלל התאגיד, בוא נגיד את האמת, שגם לא ברור איפה הוא יהיה בעוד מי יודע כמה חודשים. לא, אמר השר, בכל מקרה אתם לא תיפגעו. היום ראינו שרוצים לבטל להם, לעשות פרסומות ב-100 מיליון שקל ברדיו ובטלוויזיה.

רוצים לחסל אותם מאחורנית, לא לתת להם הכנסות. הרדיו מכסה את עצמו, בערך יש הכנסות של 100 מיליון. זה אומר שיתחילו לעבוד בערוצים מסחריים באופן יעיל,

יש היום החלטת מחליטים שרוצים לקצץ את הפרסומות. איפה? אתה ראית משהו? בחוק ההסדרים. כשיגיע בממשלה, בסדר. אתה ועדת הכלכלה, כדאי היה - - - זה יגיע אלינו, כשזה יגיע אלינו - - - לא, יושב ראש הוועדה, אני חושב שהדבר הזה, היה ראוי שהיה מגיע אליך לפני שהיה יוצא לעיתונות.

דרך אגב, זה הולך הפוך. החוק מגיע אליי מהממשלה בדרך כלל.

יצטרכו לעשות חקיקה בעניין הזה, נראה לי. גל"צ ותאגיד - - - יש החלטת ממשלה, אם צריך לעשות הצעת חוק עושים הצעת חוק ממשלתית, נותנים לציבור להתייחס להצעת החוק הזאת, יש הצעות חוק פרטיות, יש כל מיני דברים. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אם ניכנס לא נצא מזה. מי קורא? הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023 תיקון סעיף 71ו 1. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, בסעיף 71ו, בהגדרה "תקופת המעבר" במקום "חמש שנים" יבוא "שש שנים". לא, שש וחצי שנים.

לא, זה לא במקום חמש שנים. זה לא מסתדר עם ההגדרה. זה בעיה, איך שהם ניסחו אתה לא יכול לכתוב 18 חודש. אנחנו נבדוק את זה. במקום חמש שנים יבוא שש וחצי שנים, שהם 18 חודש.

אפשר להוסיף תאריך ספציפי, זה יוצא הכי נוח. אני לא בטוח. השאלה מתי החוק עובר ומתי הוא יפורסם. לפני שאנחנו נאשר את זה מישהו רוצה עוד לומר משהו? יש לנו הסתייגויות. תקרא את ההסתייגויות. אני סיכמתי איתם שלא נצביע על ההסתייגויות, אבל זה יגיע למליאה. אז אנחנו רק נקריא אותן וזהו, לא נצביע עליהן,

לא, חייבים להצביע. טוב, נצביע. אם לא מצביעים עליהם אני לא אוכל להעלות אותן. אז בסדר, נצביע. מי מקריא?

כיוון שהוא אפשר להציג את ההסתייגויות ללא נוכחות של חברי הכנסת נקריא אותן אנחנו ואנחנו גם נבחן בהמשך אם יש בין ההסתייגויות הסתייגויות שהן חלופיות. ההסתייגויות של חברי סיעת המחנה הממלכתי להצעת החוק.

בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שתושלם עד תקופה זו הסדרת תחום השידורים'. שתיים, בסעיף 1 להצעת החוק בסופו יבוא 'ובתנאי שעד תום תקופה זו תוצג לוועדת הכלכלה של הכנסת רגולציה מעודכנת לתחום השידורים'. שתי ההסתייגויות האלה הן חלופיות.

בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שעד תום תקופה זו משרד התקשורת יגבש המלצות לצמצום הנטל הרגולטורי על כלל הערוצים'.

בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר תקופה זו תוארך אוטומטית לשנה נוספת באם לא תקודם חקיקה להסדרת תחום השידורים'. חמש, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא, 'כאשר - - - בסדר, זה אותו דבר כמו ההוא. אם יש הסתייגויות שהן זהות אנחנו נמחק. תורידו אותן. מה שלא קוהרנטי, לפי הנחיית היועצת המשפטית לכנסת. או שהן מקבילות, נכתוב אותן כחלופיות. בוודאי. אני חוזרת על חמש. בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר הרגולטור יבצע מעקב תקופתי אחר מוכנות הערוצים לעמידה בשינוי הרגולציה המיועד.

בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שלקראת תום התקופה תוצג סקירה בוועדת הכלכלה של הכנסת על תועלת הרגולציה לערוצים שאינם פטורים ממנה על פי סעיף זה'.

בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר יבחן משרד התקשורת אפשרות להאריך את הוראות המעבר, כולן או בחלקן, לתקופה נוספת'. שמונה, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'כאשר לקראת תום תקופה זו ידווחו הערוצים לוועדת הכלכלה על מצבם הכלכלי ועל ההשלכות הצפויות בעקבות שינוי ברגולציה'.

בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שתושלם עד תום תקופה זו השוואה בין-לאומית על רגולציה בנושא במדינות אחרות'. עשר, בסעיף 1 להצעת החוק, בסופו יבוא 'ובתנאי שיציג שר התקשורת בתוך 90 יום מתחילת חוק זה סטטוס התקדמות בהסדרת תחום השידורים'. 11, בסעיף 1 להצעת החוק, תימחק המילה 'שש' ובמקומה ייכתב 'שמונה'.

בסעיף 1 להצעת החוק תימחק המילה 'שש' ובמקומה ייכתב 'עשר'. שתי ההסתייגויות האחרונות, 11 ו-12, הן חלופיות. 13, בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(א) ובו ייכתב 'משרד התקשורת יציג לוועדת הכלכלה של הכנסת את ההתקדמות בהיערכות להסדרה החדשה שנה לפני תום תקופת המעבר לכל המאוחר כדי לאפשר את הארכתה מבעוד מועד בעת הצורך'.

בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב) ובו ייכתב 'כל קיצור עתידי של תקופת מעבר הכתובה בסעיף זה ייעשה תוך התייעצות אל מול ערוצי התקשורת, בעלי הרישיונות והזעירים וזעירים הייעודיים'.

בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב) בו ייכתב 'במידה שערוצי התקשורת בעלי הרישיונות הזעירים והזעירים הייעודיים ייפנו לוועדת הכלכלה בבקשה להאריך עד חודש לפני סיום תקופת המעבר, תקופת המעבר תוארך עד להשלמת הדיונים בוועדה ולא יותר מאשר שלושה חודשים'. 16, בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב) בוא ייכתב, 'משרד התקשורת ישלח דיווח כל חצי שנה לוועדת הכלכלה של הכנסת אודות ההתקדמות בהיערכות להסדרה החדשה במהלך תקופת המעבר'.

בסעיף 1 להצעת החוק יתווסף תת סעיף 1(ב), בו ייכתב 'שנה מתום תקופת המעבר יתכנס דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת לדון בהשלכות ההסדרה החדשה ותוצאותיה'.

אנחנו נצביע על ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. על כולם ביחד. לא, אי אפשר. נצביע מהר. הסתייגות מספר 1, מי נגד?

מי בעד, אף אחד לא בעד. מי בעד? אין.

סעיף 2 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד?

לא עברה.

סעיף 3 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

מי נגד? מי בעד?

סעיף 5 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה. הצבעה לא אושר. סעיף 6 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

סעיף 7 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

סעיף 8 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה.

סעיף 9 להסתייגויות. מי נגד?

הצבעה לא אושר. סעיף 10 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד? לא עברה. הצבעה לא אושר.

מי נגד? מי בעד?

הצבעה לא אושר. סעיף 12 להסתייגויות. מי נגד?

מי בעד? לא עברה. הצבעה לא אושר. סעיף 14 להסתייגויות.

לא עברה. הצבעה לא אושר. סעיף 15 להסתייגויות.

סעיף 16 להסתייגויות. מי נגד? מי בעד?

סעיף 17 להסתייגויות. מי נגד?

אתה אישרת 22, אבל מתוך ה-22 רק שלוש מקנות זמן דיבור,

בסדר, גם ככה יהיה הסכם על הדיבור.

נתקדם. אני מקריא. לפני סעיף 1 לחוק יבוא סעיף מטרה, לפני סעיף 1 יבוא, 'מטרת חוק זה הינה להסדיר את סמכויות שר התקשורת להשתית מדיניות פוליטית אגרסיבית למול מועצת הכבלים והלוויין'.

מי נגד? מי בעד?

הסתייגות נוספת, בסעיף 1 להצעת החוק, במקום המילים 'שש שנים' יבוא 'כאשר שר התקשורת יכריז על רצונותיו האמיתיים בנוגע לשינוי שיטת צריכת התקשורת במדינת ישראל'. מי נגד?

הסתייגות נוספת. בסעיף 1 להצעת החוק, במקום 'שש שנים', עכשיו זה שש וחצי, יבוא 'שמונה שנים'. מי נגד?

הצבעה לא אושר. בקובץ הנוסף שקיבלנו עכשיו, בסוף סעיף 1 להצעת החוק יבוא 'ורק לאחר ששר התקשורת יבטיח כי אין בכוונתו לבצע רפורמה בתאגיד השידור הציבורי'. מי נגד?

הסתייגות נוספת. לאחר סעיף 1 יתווסף סעיף קטן (ב) ולשונו 'משרד התקשורת ידווח לוועדת הכלכלה על התקדמות הטמעת ההסדרה המעוגנת בתיקון מספר 44 אחת לרבעון'. אני מניח שזה שר התקשורת, לא משרד התקשורת, צריך לתקן.

לאחר סעיף 1 להצעת החוק יתווסף סעיף קטן (ב) ולשונו, 'ככל שנדרשת ארכה נוספת לתקופת המעבר שר התקשורת יתייצב בפני ועדת הכלכלה לפרט מדוע'. מי נגד?

לא עברה.

שלא יתקבל הרושם, במליאה חברי הכנסת יצטרכו להסביר את ההסתייגויות ונשמע אותן גם אז. על מנת לקצר זמן לא שמענו את זה פה. אני אגיד שסיעת ישראל ביתנו הגישה בקשות רשות דיבור.

ניתן להם רשות דיבור, כי ישראל ביתנו לא יכולה ללכת נגד ערוץ 9. מישהו רוצה לומר משהו לפני שאני מצביע על החוק? בבקשה. עד עכשיו הצבענו על ההסתייגויות, מישהו רוצה להוסיף משהו? זהו? אנחנו נצביע על החוק עם התיקון של ה-18. מי בעד? מי נגד?

הצעת החוק אושרה לקריאות שנייה ושלישית ותונח במליאה. מאה אחוז, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:20.